בוקר טוב לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה. היום יום שני, י"ד בסיון התשפ"ב, 13 ביוני 2022. אני מקדם בברכה את חברי הכנסת אוסאמה סעדי ומופיד מרעי ואת כל המוזמנים, מנהלת הוועדה, היועצת המשפטית. כולכם תבורכו, בוקר טוב. אנחנו מקיימים דיון המשך בצו התעבורה (עבירות קנס). אני מזכיר שהצו הזה הוא צו מאוד מאוד חשוב מן הטעם שהוא בא לתת מענה לסוגיה כואבת של שימוש חשוב בכלים חשמליים אופניים, קורקינטים חשמליים לעשות סדר באירוע הזה. אנחנו רואים הרבה מאוד נפגעים, הרבה יותר מדי נפגעים ואנשים שמקפחים ממש את חייהם בגלל נהיגה לא נכונה, בגלל אי ציות לכללים, בגלל אי חבישת קסדה, בגלל נסיעה שהיא מצד אחד שימוש בכלי נכון וראוי, מצד שני הוא גם מסוכן, ולכן צריך לראות איך אנחנו מונעים את ההיפגעות של הנוסעים ושל הולכי הרגל. קיימנו דיון אחד ביחס לקנסות בשבוע שעבר, אנחנו מתכנסים פה היום לדיון המשך, בתקווה גם להצביע, כשבשבוע הבא אנחנו גם נדון לא רק בצד של הקנסות, בצד העונש, אלא גם בצד האכיפה, כשאנחנו נעביר את תקנות האכיפה משוטרים לפקחים ברשויות המקומיות על מנת להרחיב את יכולת האכיפה ולדאוג לכך שבתוך מרכזי הערים גם לרשויות המקומיות יהיו סמכויות כדי לאכוף עבירות שונות בשימושים כאלה. בדיון המשך היום כאמור אנחנו נעסוק בעיקר בקנסות בצו התעבורה. לאחר הדיון בשבוע שעבר ביקשנו מאנשי המקצוע במשרדים השונים לבחון כמה נושאים שהוועדה מצאה לנכון שיש לעשות עליהם רביזיה ומחשבה מחדש, ואנחנו מתכנסים היום. השאלה אם אנחנו נציג את זה או המשרד יציג את זה. איך אתם מעדיפים לעשות זאת? אני קיבלתי דיווחים מכלי שני על קיום התקנות. בסדר. אוסאמה, אתה רוצה לומר משהו לפני שמתחילים? בוקר טוב, אדוני היושב-ראש, חברי מופיד, אין ספק שהמלחמה בתאונות דרכים היא חובה על כולנו, במיוחד כשאנחנו רואים שהנגע הזה והמגפה הזאת לא מפסיקים לגבות קורבנות ועוד קורבנות ועוד קורבנות, במיוחד בחברה הערבית שאנחנו באים ממנה, המגפה הזאת גובה מחירים כבדים, יותר אפילו מהשיעור שלנו באוכלוסייה. אנחנו כמעט 21% אבל מבחינת הקורבנות אנחנו שליש ומעלה. כמובן שמוטלת עלינו החובה לטפל בתופעה הזאת, כמו גם בתופעה והסרטן שמתפשט של אלימות ופשיעה בחברה הערבית, ולכן בגלל מצב החירום והמלחמה שאנחנו נמצאים בה אז תמכנו, ואתה יודע אדוני היושב-ראש, שתמכנו בהרבה חוקים שבדרך כלל לא היינו תומכים בהם ולא היינו מסכימים להם והיינו עושים מלחמה בוועדות ובמליאה כמו עונשי מינימום, החמרת הענישה על נשיאת נשק ועכשיו על פרוטקשן, שיש הצעת חוק שכמובן אנחנו נתמוך בה. כמובן, זו ההזדמנות גם להשתתף בצערה של משפחת המתנדב כרמלי, שמצא את מותו בנסיבות טרגיות, אבל לא צריך להכליל ואסור להכליל ואסור לעשות מסע הסתה נגד ציבור שלם ונגד ציבורים שלמים ונגד עיר של 70 80 אלף, רהט. לעניין התקנות, אמרתי לך אני מסתכל, ואני עורך דין ואני מבין בסעיפים ומבין בתקנות אבל איזה עורך דין ואיזה חבר כנסת יכול לאשר תקנות, משרד המשפטים, משרד התחבורה? אני מסתכל, מספר סעיף 62, דרגת קנס ב'; 62(12), דרגת קנס ד'; 39יד(א); 39טו1(א).

אתם מצפים מאיתנו שאנחנו נזכור את פקודת התעבורה על בוריה ונזכור את כל הסעיפים האלה? היה מן הראוי להביא לנו כחברי כנסת כל סעיף כזה, סעיף בסוגריים זה קורקינט, זה פלאפון, זה קו רצוף, זה רמזור אדום דברים כאלה, שנדע מה היה, מה התיקון המוצע, מה השינוי שעכשיו אתם מציעים. מצורף מסמך דברי הסבר. הגשנו לכנסת את הצו עם שני עמודים של דברי הסבר. זה בקובץ אחר. אם הגשתם, אז אני מושך את ההערה שלי. תודה, אדוני. אני גם הערתי ביחס לדבר הזה וגם ביחס לדרגות קנס הצעתי שלא יהיה ד' ולא יהיה א'. הצעתי שפשוט יהיו סכומים, שנבין. בדיוק. יהיה פשוט יותר לציבור. בסוף חוקים נועדו לציבור. תודה, חבר הכנסת סעדי.

אדוני היושב-ראש, בוקר טוב לכולם, גם שבוע טוב, מקווה שיהיה שבוע טוב.

עבירות תנועה אותי מלווה מאז תפקידי ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים כמנהל אגף מגזרים, ובאמת עסקנו רבות גם בתוכניות מיוחדות כדי להוריד את כמות ההרוגים בתאונות דרכים. וכשאתה בונה לעצמך תוכנית איך אתה רוצה להגיע ליעדים שלך, זה מתחלק הדרכה, הכנה, הסברה, הפנמה של התהליכים, פעילות שעושים בשטח, אבל בעיקר זה ההרתעה. ההרתעה, זה מה שנקרא העונש מול העבירות. בחלק מהעבירות,

העונש קל, זה לא מרתיע ואז הנהגים מרשים לעצמם להמשיך ולעשות מה שהם עושים, והעבריינות בכביש גוררת אחריה עבריינות גם בדברים אחרים. אתמול בבוקר פתחתי את השבוע בצפת אצל ראש העיר 18 אוטובוסים שרופים שם, לראות את המקום שם, באמת לא סימפטי. זה מה שהזכרתי, הפרוטקשן. אני אומר, זה לא סימפטי לראות מקום כזה, לראות 18 אוטובוסים, לפני כן 12 אוטובוסים. אז כל נושא העבריינות, זה מתחיל להתערבב, הפשיעה, הפרוטקשן, העבריינות בכביש, הכול מתחיל להיות מין מקשה אחת ואנחנו חייבים לשים יד וחייבים להגביר את הענישה. אני כן בעד הגברת הענישה, אני כן בעד שתהיה הרתעה ושאנשים באמת ייקחו בחשבון ויבינו שעל כל עבירה זה יכול לעלות להם ביוקר, וכשזה עולה להם ביוקר והם מבינים שזה עולה להם ביוקר, באיזשהו מקום הם מתחילים לעשות חשבון ולהירתע. אני חושב שהתהליכים האלה והדיונים האלה הם מבורכים, אנחנו צריכים תמיד להיות עם היד על הדופק ואני כרגע לא עושה הבחנה בין חברה כזו או אחרת כי המכה היא מכת מדינה.

אצלנו זה יותר חמור. אני מסכים איתך שזו מכת מדינה אבל אני מזכיר לך, חברי מופיד מרעי, שאנחנו באים מחברה שבאמת זאת מכת מדינה כפול. אני מסכים איתך. הרי בסוף זו מכת מדינה בישראל בחברה הישראלית כולה,

יש מקומות שיותר, יש מקומות שפחות, זה לפי תשתיות גם, יש הרבה משמעויות. בואו נתקדם. אני רק מעיר לחברי. אני מסכים שצריך הרתעה, והרתעה זה באמת כלי חשוב, אבל יותר חשוב זה חינוך תעבורתי ולהתחיל מבתי הספר כי בהרתעה לבד ובעוד קנס ובעוד קנס אתה לא תשיג את המטרה.

אם אנחנו לא נחנך את הילדים מבית הספר איך להתנהג בכביש ולשמור ולקדש את ערך החיים,

עוד קנסות ועוד קנסות לא ישיגו את המטרה. צודק, על זה דיברתי קודם. תודה רבה, חברים. אני מזכיר שבשבוע שעבר כבר הקראנו את כל הצו. מה השינויים שהיו? עכשיו ניכנס אליהם. עיקר הצו מדבר על לעשות סדר כי יש חוסר סדר למשל בין קורקינטים חשמליים ואופניים חשמליים ולמשל הסגווי שגם עליו נוסעים, אין עליו בכלל פיקוח ואין עליו בכלל קנסות, אז עושים מין יישור קו בין כל אותם רכבים חשמליים, מעלים קנסות למשל, על היעדר קסדה באופניים, רכינוע שזה סגווי, אופנוע וגלגינוע, שזה קורקינט חשמלי. כמה היה לפני? מ-250 ל-1,000 שקלים. על ילדים? אדם וילד שלא חובש קסדה במקרים האלה יכול לאבד את חייו. זה לא עבירה שהוא לא שם לעצמו מדבקת מחזיר אור על הקסדה. אם מישהו נוסע בלי קסדה ומתנגש במשאית - - - אבל מ-250 ל-1,000? למה? אותו ילד שאבא שלו ישלם 500 שקל, אז הוא ילך ויקנה לו קסדה. אבל זה חיים. אני יודע שזה חיים. אוסאמה, כשזה 1,000 שקל, הוא לא יעז להיות בלי קסדה. ואם זה 500 שקל, לא? אני חושב ש-1,000 שקל זה אירוע כל כך משמעותי, באמת משמעותי. אבל צריך לעשות את זה הדרגתי. אני יודע שזה באמת חיי אדם וחיי ילדים, אבל אם 250 זה לא הרתיע, אז קופצים לעוד דרגה.

לילד בכלל אסור לרכוב על הכלים האלה, נתחיל מזה. מגיל 16. כל העבירות הן רק מגיל 16 ומעלה. נער בן 16 שאמור לעבור הכשרה או תיאוריה במשרד התחבורה,

ולא חבש קסדה בהקשר הזה, הוא יידע שיש לו קנס גבוה, זה כמו אדם שמדבר בטלפון. אני חושב שקנס כזה, כשאנחנו רואים שכל יום נפגעים אנשים, הם גם פוגעים בהולכי רגל, יש מקומות שגם אפילו מדווח למשטרה, מגיעים אנשים לאיכילוב, יש עלייה של מאות אחוזים בפונים לאיכילוב. צריכה להיות הרתעה קשה, שיבינו שאנחנו מתייחסים לכך ברצינות. קנס מרתיע, וצריך את זה. גם על שינוי בכלים האלה, אם שמים עליהם מנועים גדולים יותר או כל שינוי בכלים הללו, יש סעיף כזה. תקנה 380, משהו כזה? זה שינוי מבנה, כן. אתמול הייתי בתיכון, אני מדבר איתם על נושאים שונים שהם הזמינו אותי להרצות בפניהם, ואז קמו שני נערים ואמרו: למה לא משנים את תקנה 380? שאלתי, מה זה 380?

שינוי המבנה ברכב, להוסיף אגזוזים, להוסיף זה וזה. גם זה דבר מסוכן, מסוכן מאוד, וצריך להגביר את הקנס ביחס לדבר הזה. כבר היום הקנס שם הוא 1,000 שקלים בתקנה הקיימת. זה בהרבה יותר חמור.

זה קיים ברכבים מסוימים, אנחנו רוצים להשוות גם לגבי כלים אחרים. מה שהיום קיים על מכוניות וכו', לשים את זה גם על כלים אחרים. מי שנוסע באופניים חשמליים או בקורקינט חשמלי בלי הכשרה ייעודית או בלי תיאוריה, אלה שתי האפשרויות, מוצע להטיל עליו קנס של 750 שקל, כמו אם נהג נוסע ברכב בלי תיאוריה, אותו קנס, פשוט עושים השוואה וסדר. הסיפור של אפוד זוהר ירד. זה נמצא בדברי ההסבר. אפוד זוהר, כן. אני לא יודעת למה מופץ, מייד אחרי ההגשה ראינו את הטעות, העברנו נוסח מעודכן של דברי הסבר. אין אפוד זוהר בתקנות. בסדר, זה מופיע כאן בדברי ההסבר. אז מה זה 50ב2? לא יודע, אבל בסדר,

50ב2 זה מחזיר אור על הקסדה. אוקיי. ביחס למחזיר אור על הקסדה אני הצעתי למשרדי הממשלה לוותר על העבירה הזאת, לא כי היא לא חשובה אלא לבטל את הקנס על היעדר התקנת מחזיר אור. אתמול ככה הסתובבתי, ניסיתי לסקר רנדומלי, לא סטטיסטי, אבל עברתי בקורקינטים שמפוזרים, בדקתי רוכבי אופניים שנוסעים עם קסדות וכו'. כל עוד אין עבודת מטה מסודרת שתסביר שחובה להדביק על הקסדה מדבקת מחזיר אור ולהבין מהי האם מדבקת מחזיר האור בצורת חד קרן של הבת שלי שמודבקת על הקסדה היא מספיקה? יש הגדרה מהי מדבקה מחזירת אור על קסדה? איפה היא צריכה להיות מודבקת? בחלק האחורי של הקסדה? בחלק העליון שלה? בצדדיה? מלפנים? הדברים האלה לא מוגדרים. אתמול ראיתי קורקינטים שהיה שם מחזיר אור כזה קטן. אף רכב לא רואה את זה, אין לזה שום משמעות שזה מודבק על הקסדה, לכן אני חושב שצריכה להיות עבודה משרדית שתקבע תקן ספציפי של קסדות עם מחזיר אור קבוע כדי שיהיה אפשר להכשיר את הקנס הזה בין אם חובת יבוא קסדות עם מחזירי אור אינהרנטיים כבר בתוך הקסדה או חובת מכירת קסדות ומדבקת מחזיר אור בצמוד אליהן אתם תעשו את הבדיקה אבל כל עוד אין ידע על הגודל, איפה ממקמים את הקסדה, וכיוצא בזה, אי אפשר לדרוש מהציבור לעמוד בחובה הזאת כשלא מכירים גם את ההגדרה, לא מכירים את החובה הזאת, זה ממש להכשיל את הציבור. אני רק אעיר, שאפילו בפרסומת של רלב"ד, שהסתכלנו בה כי אמרנו, בואו תעשו גם הסברה, גם בפרסומת של רלב"ד כשמציגים את החובה לשים קסדות, לקסדה אין מחזיר אור. זה לקוח מתוך הפרסומת של רלב"ד, זה מהאתר של רלב"ד, מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, רואים את הקסדה, אין פה מדבקות. אני אגיד שהרלב"ד מעלה פרסומים בנוגע לקסדות. החלק העיקרי כמובן, המהות, הוא חבישת הקסדה. בסדר. גברתי, לא צריך להתגונן. אני רק אומר שהדבר הזה לא מוטמע במשרד התחבורה, הוא לא מוטמע בציבוריות הישראלית ואי אפשר לבוא היום לדרוש מהכנסת להטיל על כך קנס, כשהדבר הזה לא מוטמע, ואני חושב שצריכה להיעשות עבודה מקצועית כי היא חשובה, לפני שאנחנו באים להטיל קנס. ולכן, אני מציע בהקשר הזה שלא יוטל קנס, לבטל את הקנס על היעדר התקנת מחזיר אור, כל עוד לא תהיה עבודה משרדית מסודרת של חובת הדבקה, של הבאת קסדות כאלה, הסברה ראויה לציבור, ואז נוכל גם לבוא לציבור בטענות ולהטיל עליהם קנסות על כך שהם לא מדביקים מחזירי אור על הקסדות שלהם. הלאה, אני ממשיך. קנס של 250 שקלים לרכיבה על אופניים חשמליים לא תקינים קיים היום, מוצע להחיל את הקנס הזה גם על קורקינטים חשמליים, מה שנקרא גלגינוע. קיים היום קנס של 250 שקלים על רכיבה על אופניים ללא פנס מאיר ובלי מחזיר אור בשעות הלילה, בשעות החשכה, מוצע להטיל גם את הקנס הזה ברכיבה על קורקינטים חשמליים, זה לא קיים היום, על גלגינוע. אותו גובה? באותו גובה,

פשוט לעשות סדר בדבר הזה כי בסוף בא שוטר, יכול לאכוף על אופניים, לא יכול לאכוף על קורקינט. אנחנו רוצים להעביר סמכויות לפקחים העירוניים. הוא יכול לאכוף על אופניים, לא יכול על קורקינט, צריך לעשות את הסדר הזה. יש פה עוד כמה קנסות שנדון בהם אבל הקנסות העיקריים, בכל הנוגע לקורקינטים חשמליים ואופניים חשמליים עושים האחדה, עושים סדר כדי שהדברים יהיו מסודרים וכדי שיוכלו להטיל קנסות גם פקחים עירוניים. ביחס לעבירות נוספות, מציע משרד התחבורה להטיל קנס על חסימת מקום חנייה בסך של 250 שקלים וקנס של 750 שקלים על חסימת חנייה או רכב עם תו נכה או חניית נכים. סליחה, 1,000 שקלים.

בשיח סוכם על 1,000 שקלים. הנוסח שהוגש במקור היה 750 שקלים. אז 1,000 שקלים בחסימת חניית נכים. גם על זה אנחנו מבקשים להצביע. יש פה כמה נושאים נוספים שעוד לא נגענו בהם, שזה קנס על חנייה ועצירה בנת"צ, אנחנו מציעים כרגע להותיר את העבירה כמו שהיא ולא להגדיל, לאור חילוקי דעות בכל הנוגע להבחנה בין עצירה לבין חנייה בתחנות אוטובוס. בכל הנוגע לשימוש בטלפון נייד בנהיגה, ההצעה של הממשלה בשנת 2018 הייתה להעלות את הקנס מ-1,000 ל-1,500 שקלים. אנחנו לא קיבלנו, אלא אם כן יש האם יש נתונים ביחס לאפקטיביות של הגברת הקנס? עד היום לא קיבלנו נתונים שמעידים על כך שאם יעלה הקנס מ-1,000 ל-1,500, השימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה יפחת.

גם לפני כן זה היה 500 או 750, והעלו את זה.

זה מה שביקשנו.

אני מבין שאין נתונים. לא מדובר בנתונים, רק לחדד, מדובר במחקרים. אין ביסוס מחקרי שיכולנו להציג, שהעלאת הקנס מונעת עבירות. אנחנו לא מדברים על מחקרים ובאופן כללי, אנחנו מדברים על העבירה הספציפית הזאת. הרי יש למשטרה נתונים לגבי כל סוגי הדוחות, ומה שמצופה מהמשטרה זה לבוא ולהגיד, כשהיה 500 היו ככה וככה דוחות, כשהעלינו את זה ל-1,000 היו כך וכך, ולכן אנחנו רואים שהעלאת הקנס היא מרתיעה, מפחיתה, לא מפחיתה, לא משפיעה.

זה מה שביקשנו. הנתונים הוצגו. בישיבה הקודמת. גיא לוי, ראש מדור תעבורה באגף התנועה. יש עלייה מתמדת ברישום העבירה הספציפית. לטיעון שלך, למה שאתה מעלה, שימוש בטלפון נייד זו אחת העבירות המסוכנות, אני חושב שאין על כך עוררין, עבירת היסח הדעת פר אקסלנס, וכשאתה בא לבחון קנסות לעבירת מהירות לצורך העניין, כשהרבה מאוד אנשים יגידו: אוקיי, אני נוסע מהר אבל זה לא גורם לתאונת דרכים, זה משפיע הרבה על דברים אחרים, אבל שימוש בטלפון נייד, כשאתה בוחן את העבירה הספציפית, עבירה של היסח הדעת, היא עבירה מסוכנת. כשאתה מעלה את רמת הקנס בעבירה כזו מסוכנת, אתה אומר, אולי הציבור יירתע. הרי מה זה התיאוריה? התיאוריה זה להיתפס באופן מיידי ושהעונש יהיה חמור, אז אנחנו כן חושבים שצריך להעלות את הקנס בעבירה הזאת, מבחינתנו אין ספק. אני יכול להגיד לך באחריות שיש עלייה מתמדת באכיפה של העבירה הזאת.

אבל העלייה המתמדת באכיפה כלפי העבירה הזאת זה שימושים באמצעים טכנולוגיים, כגון מצלמות סטילס ומצלמות דרך, זה שימוש בהרבה מאוד אופנועים שיש להם יתרון יחסי אל מול הניידת שאוכפת. ככל שהשיפור הטכנולוגי שלנו עולה, התפיסה על העבירה הספציפית הזאת שמבחינתו היא עבירה מסכנת חיים,

אנחנו מקווים שהיא תמשיך לעלות כי ככל שאנחנו נאכוף יותר, אין לי ספק שאנחנו מרתיעים יותר. כשנהג רואה אופנועי משטרת התנועה הארצית נוסעים בכביש,

אני היום לא מתעסק, אני אפילו לא לוחץ על הטלפון. אני מסכים איתך, גם ב-1,000 שקל הוא לא יירתע ולכן צריך אכיפה. אני מסכים איתך. גם ב-1,000 שקל עם שמונה נקודות, אף אחד לא יסתכן. תעשו אכיפה, אף אחד לא אומר שלא תעשו אכיפה. אכיפה נעשית כל הזמן. אי אפשר להגיד שאנחנו לא עושים אכיפה, אי אפשר. אגב, מבחינת נתונים, 16% מהדוחות הידניים נרשמים על שימוש בטלפון. כן, וזו עלייה של אחוז משנה שעברה, אני זוכר. וזה המון. אם אנחנו רושמים בין 1.2 מיליון ל-1.4 מיליון דוחות בשנה, זו עלייה משמעותית ברישום בעבירה.

הוצגו לנו הנתונים בפעם הקודמת. השיח בין חברי הכנסת היה שהעלאת הקנס לא בהכרח תצמצם את העבירה, זה מה שאנחנו חושבים. אנחנו חושבים שהגברת האכיפה היא חשובה, הקנס בגובה 1,000 שקלים הוא מה שנקרא בחלק העליון של הדרגות. אחד לפני ה-top. וחשבנו שבעת הזאת איך אמרת, סימונה חוסר המחקרים בכך שיש הלימה אפקטיבית במובן זה שאם מעלים את הקנס יעשו שימוש פחות בטלפון סלולרי בזמן נהיגה, לא ראינו נתונים כאלה שיבססו את ההצדקה של הממשלה להעלות את הקנס הזה. אני לא יכול לבסס שום דבר על מחקר כי אין, אני יכול להיות סנגור וקטגור. כן, ברור. אני יכול להגיד שעל עבירה שהיא בתוספת השביעית שהיא עבירת השכרות, מחרימים לנהג את האוטו ל-30 יום. לכאורה אתה אומר, מי ינהג שיכור ויחרימו לו את האוטו? הרי זה סופר מרתיע. ועדיין, אנשים נוסעים שיכורים. השאלה אם אין ירידה. בהמשך למה שנשאל כאן, האם יש ירידה. ירידה במה, סליחה. יש את הענישה שאתה מדבר עליה, שיכור 30 יום. האם יש ירידה בענישה הזאת של החרמת רכב בשכרות ל-30 יום? אם יש ירידה, סימן שהענישה היא מתאימה, אולי צריך גם להעלות את רף הענישה. אם אין ירידה, יכול להיות שהענישה לא מתאימה, צריך לחשוב על ענישה אחרת. זה די מאוזן. גם בשנתיים האחרונות, בגלל הקורונה ובגלל חוסר היכולת לאכוף את זה סדיר, אז אין נתונים על התקופה הספציפית. שווה שלמשטרת ישראל יהיו נתונים על כל דבר. יש נתונים.

שהאכיפה בתקופת הקורונה לא הייתה כשנים אחורה. נתונים יש כל הזמן. אבל שוב, בסופו של דבר החלטה צריכה להתקבל. אנחנו חושבים, מבחינת העבירה הספציפית הזאת, שימוש בטלפון, שהיא חמורה מאוד. חמורה בהחלט. ואנחנו צריכים להרתיע לגביה. לכן היא בדרגה מהגבוהות ביותר בדרגות הקנס. אני גם מציע אני אומר את זה ככה במקביל, לא כתנאי או משהו כזה שיבוצע הליך של תיקון תקנה 28ב, כך שיותאם להתקדמות הטכנולוגית שחלה ב-15 השנים האחרונות, כמו שגם נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות, קראה בחודש פברואר האחרון, בכל זאת, הייתה התקדמות טכנולוגיות וראוי שגם הנושא הזה יקבל מענה בחקיקת המשנה. זה הועבר לדיון. אני הסברתי בדיון הקודם על הפורום של ועדת תיאום. הנושא הזה הועבר לדיון שם, לחשיבה רב-זרועית נקרא לזה, של כל זרועות הממשלה על עדכון התקנה. הוא מדבר על sms ולא על מסרון ולא על אימיילים, ולכאורה אין איסור על ווטסאפ כי האיסור הוא על sms, אפשר להתווכח אם זה תופס או לא תופס, כל מיני, אינסטגרם אסור תוך כדי אפילו בדברים האלה, עוד לפני מה שנאמר בבית המשפט העליון. בסדר. אלה הדברים. פספסתי מישהו, גבירותיי, רבותיי, בהצגה של הדברים, או שאפשר לעבור להצבעה? אני חושבת שזה בסך הכול די כולל. אדוני ביקש לכלול בצו, במקום לכתוב: א', ב', ג', ד', לכתוב: 100, 250, 500 ו-1,000.

אם זה מקובל עליכם, אם זה בסדר מבחינה משפטית. מבחינתנו לא הייתה בעיה, ובתנאי שלא מאבדים את המדרגיות, זאת אומרת שעדיין נשארות שש דרגות קבועות וידועות מראש, ולא שעל כל סעיף יהיה מיקוח על 20 שקל יותר ו-30 שקל פחות, זה גם יהיה שוק מבחינת הקביעה. הרציונל של הדרגות ברור לי, אחר כך כשקראתי עוד פעם. היועצת המשפטית של אדוני, אביגל, בדקה ומצאה שאפשר לעשות את זה, היינו כולנו בקשר יחד גם עם משרד המשפטים, עם מחלקת הבניית החקיקה יש פתרון וזה ניתן.

טוב לשמוע. אם אפשר, רק נעבור ספציפית על הדברים שעכשיו יורדים מהצו עצמו כדי שיהיה ברור. בעמוד הראשון, פרט 1, פסקה (1) נשארת ללא שינוי. יש את השינוי שהוקרא בפעם הקודמת, שזה המעבר ב-3ג מ-ד ל-ה.

אם השינוי של המספרים ייכנס, בכל מקום שבו כתוב אותיות גם פה זה ישתנה. ברור. יש לנו הערה לעניין הזה, אנחנו נבקש להפנות את תשומת הלב. זה תיקון קל נוסחי שדיברנו עליו עם חוה כבר בדיון הקודם, ומוסכם. לגבי 3ג, חסימת הכניסה או היציאה מרכב הנושא תג נכה, צריך שהנוסח יהיה כזה שמשקף שזה לא בכל חסימה אלא רק אם החסימה היא בחנייה על שטח שמסומן כאסור לחנייה.

זו הערה נכונה כי פה כאילו חוסמים את הרכב ולא חוסמים את החנייה. בסוף יגידו, החנייה היא חנייה רגילה אבל הוא נכה אז כאילו יש פה ברירת קנס גבוהה. המעלון, בעצם הוא מוגן אם לצידו יש שטח שמסומן כאסור לחנייה. זה תמרור שנראה כמו מעטפה על פני השטח. שטח ההיערכות שלצידו ככה מכנים את זה הוא לא חלק מחניית הנכה אבל הוא מקום אסור לחנייה בכל מקרה. הדיוק שמציעה עורכת דין זילבר הוא נכון והוא מוצדק, לא משנה את מהות האיסור כי זה האיסור בפקודה עצמה. אמרתי, ממילא הדבר הזה נמצא רק בחניונים, הוא לא נמצא באמת בחיים עצמם, ברחובות. נמצא. נמצא, ובנוכחות מאוד גבוהה, וחשוב, אנשים לא מודעים לזה שאסור לחנות על זה ולכן עוד יותר חשוב שהנוסח של הפירוט הנוסף לעבירה יהיה כזה שברור שהחנייה האסורה היא על מקום האסור לחנייה. זה תמרור שנראה כמו מעטפה שמסומן לצד חניית הנכה. זה מאוד מאוד חשוב, הרבה פעמים אופנועים חונים על זה או רכבים שלא מבינים את ההשפעה של זה כלפי הרכב הנכה.

לא, זה נוכח מאוד ברחובות. איזה רחובות? בסופר אצלי ליד הבית יש את זה. בשוהם יש, בתל אביב יש.

אני חושבת שזה בעיקר במקומות שיש חנייה במאונך. יש לכם את הנוסח? אני מציעה פשוט להשתמש בנוסח של התקנה. שטח המסומן כאסור לחנייה? אני חושבת שזה מה שכתוב.

בסדר. מאה אחוז.

בסעיף. לא בתקנה.

בסעיף החוק, כן. פרט 2(א) בעצם נמחק כי דרגת הקנס על פלאפון לא משתנה. נכון. 50א בסדר?

50ב בסדר? הסיפור של מחזיר אור, אמרנו שמורידים אותו.

זה ב-ג. 50ב2. אנחנו מגיעים ל-50ב2, שזה חבישת קסדת מגן בלי מחזיר אור, זה בעצם יימחק. לגבי תקנה 105 ו-106 שעוסקת בתחנות אוטובוס, אתה רוצה לא לגעת בכלל. אנחנו רוצים להותיר את המצב כמו שהוא. שזה יישאר, עדיין העצירה בתחנת אוטובוס תהיה 250. אנחנו כרגע לא נוגעים בזה. אני הבעתי את דעתי, אני מבין את הרצון לשמור את תחנת האוטובוס פנויה מכל רכב, אבל המציאות היא שמורידים אנשים בתחנות אוטובוס, לעיתים זה המקום היחידי שהוא מקום בטוח להורדת נוסעים. יש שיקולים לכאן ולכאן, יש רצון לתת זרימה פלואידית ורציפה של אוטובוסים, זו מטרה נכונה וטובה, אבל יש מקומות שבהם אין מקום להורדת נוסעים אלא בתחנות אוטובוס. להוריד אותם בשולי הכביש או ברחובות ערים, שיש שם רק מעקות בטיחות ואין להם יכולת להגיע למדרכה בצורה בטוחה, גם זה דבר שהוא מטריד אותי. אז בשיח חשבנו כרגע להשאיר את המצב הזה על מנת שמשרד התחבורה יוכל לתת מענה ומחשבה על סיטואציה כזאת איך לאפשר הורדת נוסעים בתחנות אוטובוס בבטחה. אני הצעתי שתהיה אפשרות לעצירה לזמן מוגבל, רק להורדה מיידית, אולי 60 שניות ולא יותר מכך. יש היום אפשרות לאכוף על ידי מצלמות, זה נעשה, משרד התחבורה ביקש להמתין עם זה, אני מכבד את הבקשה. אז אדוני לא מצביע על 105, 105א, 106 ו-106א?

זו המשמעות.

176. קסדה של האופנוע. קסדה של האופנוע, זה עולה ל-1,000 שקלים. אחר כך 179ד, אנחנו מורידים את פירוט נוסף לעבירה בחבישת קסדת מגן בלי מחזיר אור זה יירד. זאת אומרת שיישאר - - - ברירת משפט, כן. ברשותכם, אם אפשר, כי אנחנו נשארים מהעניין הזה מאוד מאוד מבולבלים, ונראה לי שלא כדאי שאנחנו נהיה מבולבלים, אני רוצה להסביר. המצב היום לגבי קסדות ולגבי מחזירי אור, שבאופניים רגילים אין חובה של מחזיר אור, והקנס הוא 250; בקורקינט יש חובה של קסדה ומחזיר אור, והקנס הוא 250, ובאופניים חשמליים יש חובה של קסדה ומחזיר אור, והקנס הוא 1,000. זו אנומליה שנוצרה כתוצאה מההסדרה החפוזה בסיום ימיה של הכנסת העשרים. המשמעות של מחיקת התיקונים שאתם עושים עכשיו היא שהאנומליה הזאת נשארת. יישאר מצב שבו על קסדה של האופניים החשמליים ומחזיר האור זה 1,000 שקלים, בקורקינט 250. אנחנו פשוט נשארים במצב שאם נאכוף אנחנו יוצרים חוסר הוגנות. תודה על ההבהרה. לא, לא, זאת לא הייתה הכוונה. - - - הבנו. אנחנו רוצים להבהיר כדי שתהיו אתם מאוד מאוד ברורים ושגם הדברים יהיו ברורים בתקנות. אנחנו חושבים שעבירת הקסדה צריכה לעלות ל-1,000 שקלים מכיוון שאי חבישת קסדה או אי רכיסתה, גורמת למוות בסוף, ולכן צריך לעשות האחדה בין הכלים החשמליים. היה ויכוח רק לסוגיית מדבקת מחזיר האור, שלא מוסדרת,

לא מוכרת, על זה בלבד היה הוויכוח. כל השאר אני מציע שתהיה האחדה, חד-משמעית. זה בעצם אומר שהתקנה תהיה במספר סידורי 179ד, כלומר לחזור לנוסח המקורי. אם הדברים פה היו ברורים בעברית אז הייתי גם יכול להתייחס. פשוט יש פה תקנות שאי אפשר לעקוב, אני מצטער שאני לא יכול להיות שותף להסברים. צריך להבהיר בנוסח משהו לגבי מחזירי האור, אחרת האנומליה נשארת. צריך להביא למחוקקים מסמכים ברורים, שנדע מה כתוב בהם. גם למשטרה. החוק צריך להיות ברור מספיק כדי שהמשטרה תדע איך לאכוף.

אני לא יכולה בכלי אחד שזה יהיה 1,000 - - - האמירה ברורה. אני אמרתי שזו לא הכוונה. לגבי עבירה 179ד, הצו המקורי דיבר על העלאת הקנס מ-250 ל-1,000. קיימות כרגע שתי אפשרויות: או להחזיר את זה לנוסח המקורי ולהעלות את גובה הקנס ל-1,000, ובעצם לא להתייחס לעניין של המחזיר אור, או שבפירוט נוסף לעבירה יהיה כתוב: באי חבישת קסדת מגן קשורה ברצועה, כלומר לכתוב באופן ברור שאנחנו מתייחסים רק לאי חבישת הקסדה ולא למחזיר האור. כן. אפשר בעצם או לתקן את זה מ-ב' ל-ה', או להבהיר את זה. אבל למעט מחזיר אור זה הופך את זה להזמנה לדין. זה מה שאנחנו רוצים? זה מה שהיושב-ראש רוצה כדי שלא תהיה אכיפה. והציפייה היא שהמשטרה תאכוף את מחזיר האור - - - גברתי, היום אתם אוכפים? את בעצמך אמרת לי שאין אכיפה. אנחנו מחכים שהמהלך החקיקתי יושלם. החקיקה היא על העבירה ועל הקנס שלה. היום העבירה הקיימת על מחזירי אור נאכפת? אנחנו לא אוכפים בגלל האנומליה, אבל אם הסדרת את האנומליה, אם היום אנחנו בדיון של יישור קו, ויישור הקו הוא הזמנה לדין, אני רוצה להבין אם הציפייה היא שניתן דוחות של הזמנה לדין על מחזיר האור הזה. אני אמרתי מה ציפייתי מהממשלה.

ציפייתי מהממשלה, שבטרם ישיתו עונשים על הציבור על אי הדבקת מחזירי אור על קסדות, שהדבר הזה ראשית יוסדר, בין אם בתקנות הקסדות ובין אם הסברה כיצד צריך להדביק ומה צריך להדביק, מהו מחזיר אור. גם גברתי או השוטרים של משטרת ישראל לא ידעו לאכוף את זה. האם מדבקה עגולה כזאת של מחזיר אור מספיקה? מי אמר שלא? איפה זה כתוב? לכן, כל עוד הדבר הזה לא ברור לציבור, אי אפשר להשית עליו עונשים. זה מה שאני חושב.

זה מה שרצינו לשמוע. ולכן, כל עוד הסיפור הזה של מחזיר אור לא מוסדר כראוי, אני חושב שזה צריך לבוא built-in בקסדה, אני חושב שאם לא רוצים ללכת למקום של בירוקרטיה ותקנות, אז שיחייבו הדבקת מדבקה עם הקסדה, אינני יודע מה, אבל כל עוד הדבר הזה לא ברור לציבור, אי אפשר להטיל עליו קנסות, עונשים וכל מה שזה לא יהיה, לדעתי גם לא אכיפה. ראוי שידביקו מחזירי אור, רק צריך לדעת איך ומה. זה כל מה שאני אומר. אז הנוסח, תציעו אותו מבחינה משפטית. אני פשוט אומרת, אם עושים הבהרה לגבי זה שמחזיר האור נשאר בחוץ, צריך לעשות הבהרה כזאת גם לגבי האופניים החשמליים. בעצם המצב היום לגבי האופניים זה שיש את סעיף 65ג, שמדבר על החובה של חבישת הקסדה, ויש את סעיף 39טז4 שמדבר על חבישת הקסדה פלוס מחזיר האור. סליחה, שנייה. אל תקראי.

- - - תיקחו את הנוסח האחד שמקובל על כולם על איסור רכיבה ללא קסדה, תעתיקו אותו לכל אחד מהכלים As simple as that. זה טיפה יותר מורכב כי רק באופניים חובת הקסדה מעוגנת במקום אחד בפקודה, וחובת מחזיר האור קבועה במקום אחר בתקנות, בעוד שבכל שאר הכלים שני הדברים באים ביחד.

כן. ולכן זה יותר מורכב מזה לאחד את הנוסחים, אבל אם אדוני נותן הנחיה כיוון שזאת עמדת אדוני וזה מה שיאושר הנוסח שיוכן לחתימה ישקף את זה. יופי. אם אדוני יסמיך את היועצת המשפטית שלו לוודא שזה הנוסח.

מקובל עליכם, חברים?

יכול להיות שמה שנעשה זה בעצם 50ב2, אנחנו נכתוב שהקנס יהיה 1,000 וזה פשוט יובהר - - - אנחנו ננסח את זה. באזור הניסוח ננסח את זה כמו שצריך, הכיוון ברור. בואו נמשיך. הכול יהיה אחיד לכולם, בין אם נצטרך לתקן פה ובין אם נצטרך לתקן שם,

מספר 179ד1 המוצע יימחק כי אין כבר צורך לפיצול. אני פשוט עוברת לוודא שאנחנו לא מפספסים את השינויים. 179ו זה היה העניין של סיור על כלי שאינו תקני, זה נשאר 1,000 שקל. 180א, אופניים במצב לא תקין, זה נשאר אותו דבר. מוסיפים גם את הגלגינוע.

וגם בחובת פנסים ומחזירי אור. מוסיפים גלגינוע. מוסיפים גלגינוע, זה ללא שינוי. פרט 3. עצירה וחנייה באוטובוס.

אז גם בעצם 13. אני רק אגיד, אם אדוני מעוניין שנתאים את סכומי הקנסות, את האותיות לסכומים. אני פשוט חושב שזה יותר מקל על הציבור. אני מבין שאנשי המקצוע כבר רגילים לא',

יש בזה גם איזה מין היגיון ברמת בית משפט. אני חושב שחוקים צריכים להיות מותאמים להדיוטות, לאנשים, זה לא צריך להיות מה שנקרא תורה מסיני כל התחבורה. אני חושב שצריך לפשט. כמה שיותר פשוט, כמה שדברים יהיו יותר בהירים וברורים, לא מפה ללכת למקרא לראות מה התכוונו. חוק צריך להיות פשוט, חוק צריך להיות לאנשים, לא למשפטנים. זו דעתי. אם זה מקובל על היועצים המשפטיים לפשט את העסק הזה, אני מאוד מאוד אשמח. בסדר גמור. אז בעצם המדרגות יישארו.

ויוחלפו האותיות במספרים. גם פה אנחנו מצביעים על האותיות אבל זה בעצם המשמעות של המספרים.

חברים, אם כך, אנחנו מוכנים להצבעה. אנחנו לא נעלה את הקנס על הטלפונים הסלולריים, נעשה האחדה בין הכלים החשמליים. הסוגיה של נכים גם כן טופלה. מעלים על הפלאפון?

משאירים על 1,000. מופיע כאן 1,500. כן, אבל עכשיו אמרנו שאנחנו משאירים על 1,000,

אולי יצאתי.

זה בהשפעת אדוני. אני אצביע. מי בעד אישור התקנות על השינויים שהקראנו אותם, ירים את ידו. הצבעה בעד, 2 נגד, 1 נמנעים, אין אושר. בעד 2, נגד 1, נמנעים אין.

אני מאחל לכולם שלא יהיו עבירות תנועה, שלא נצטרך לעשות שימוש בקנסות האלה. זה בשם כולנו. בשם כולנו. אני מאחל למשטרת התנועה שתישאר - - מובטלת תמיד. - - מובטלת תמיד, בדיוק, אבל כל עוד יש עבירות, שהדברים ייאכפו. אני שמח מאוד שעשינו סדר בכל הנוגע לרכיבה על כלים חשמליים גם בתוך הערים, גם בדרכים בין-עירוניות ובכלל זה המסר החשוב שיוצא מתוך הוועדה הזאת, לא הקנסות, שאנחנו מבקשים מהציבור לנהוג בזהירות, לנהוג בצורה בטוחה. השימוש באופניים ובקורקינטים חשמליים הוא שימוש ראוי,

רק שייעשה בצורה בטוחה, עם קסדה, במקומות ייעודיים וללא נפגעים. ברשותך, אדוני, עוד הערה אחת. עוז דרור, סמנכ"ל עמותת אור ירוק. כל המהלך הוא מבורך, רק אם הוא מגיע כמהלך כולל של חיזוק האכיפה והגברת החינוך וההסברה. מהלך כזה לבדו אני רק מזכיר שהעלאת קנסות - - - לא,

אז אני אגיד את זה. איננה מטרה רק להעשיר את קופת האוצר. אני אגיד את זה. אמרנו שזה חלק מתוכנית שלמה. היום זה שלב אחד בתוכנית, בשבוע הבא אנחנו מביאים סמכויות לרשויות המקומיות. זה מאוד חשוב..

זה משמעותי הרבה יותר מהקנסות. זה אומר שיש הכפלת אכיפה בתוך הערים, זה אומר שפקחים עירוניים יוכלו לאכוף את העבירות הללו.

זה מאוד מאוד חשוב, ואני גם קורא מפה לממשלה להגביר את כל סוגיית החינוך וההסברה. דיברנו קודם על מחזירי אור. לחזק את משטרת התנועה בעוד שוטרים ועוד ניידות - - - בהחלט. בהחלט. במה שנוגע לכנסת, תוכנית א' היום יוצאת לפועל. ההשלמה שלה היא בשבוע הבא בדיוק באותו יום, באותו מקום. ככל שהשר לביטחון הפנים יעביר אכן את הצו. כן, כן. הוא יעביר מכיוון שהשימוע הציבורי מסתיים רק בימים אלה. אני בקשר עם לשכת השר, זה יגיע. ה-20 בחודש נקבע כיום דיון, אנחנו נעביר ב-20 בחודש את הסמכויות לרשויות המקומיות ואז יוכלו לאכוף את זה ואז יש פה את התוכנית השלמה שתאושר. אני מאוד מאוד שמח על כך, דבר שעבדנו עליו לא מעט. הגשתי הצעת חוק בדיוק בנושא הזה ואני שמח שהמשרד לביטחון הפנים אמר, בואו נעביר את זה בתקנות בלי צורך לעבור את כל הסאגה הפוליטית במליאה, והינה יש פה מכלול שלם. המכלול ההסברתי הוא כבר לא ברמת המחוקק, הוא ברמת הממשלה. אני קורא לממשלה להאיץ את נושא ההסברה והחינוך בבטיחות בדרכים. אני מודה לכולם, לחברי הוועדה, לכל הצוות המקצועי גם על השיח, גם על שיתוף הפעולה, גם על המאבק שלכם בתאונות דרכים ובשמירה על חיי אדם, ואני נועל את הישיבה. תודה רבה לכולם.